אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק-יסוד: הממשלה (תיקון נבצרות ראש הממשלה). שלום מאיר כהן, מה שלומך? קבענו לשמונה וחצי וביקשו חברי הוועדה שאני אתן להם להגיע, ונעשה את זה בתשע ורבע. דווקא היו חברי כנסת, השתתפו. יש לנו פה תיקון שנעשה בזכות הערה של חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שהוטמעה בתוך החוק. הערה חשובה. צריך להקריא את זה שוב? אפשר הצהרות פתיחה?

הצהרות סגירה. קודם נקריא ואז אני אאפשר לכם. בשביל זה איחרתי את ההצבעה, למרות שאת הדיון עשינו אתמול. לבקשת חברי הכנסת נאפשר שוב. בסעיף קטן (ב)(1), פסקה (2), התווספה אתמול הוראה, לאור ההערה של חבר הכנסת בליאק, על האופן שבו תתכנס הממשלה. אגב, אני לא חושב שזה צריך להיות רוב, אבל בסדר. אם כבר מדברים על הפרטים, לדעתי זה יכול להיות גם ביוזמת שליש מחברי הממשלה. לדעתי זה יותר נכון. לבקשת רוב חברי הממשלה יודיע מזכיר הממשלה על ישיבת ממשלה לעניין זה. הישיבה תתקיים בהקדם האפשרי לנסיבות העניין. את ישיבת הממשלה ינהל ממלא מקום ראש הממשלה, וסעיף קטן (ג), יחול בשינויים המחויבים. הכוונה היא שראש הממשלה באמת במצב לא טוב ונבצר ממנו. רק אז, ממלא המקום הוא זה שינהל את הדיון. רק כשהוא ממש לא יכול מבחינה בריאותית, כמובן. אפשר לתקן את הסעיף ולומר, שאם לא יכול היה ראש הממשלה לנהל את הישיבה - - - לא יכול מבחינה בריאותית. כל הסעיף מדבר על נבצרות,

אם הוא לא יכול, הוא נמצא - - - מובן שזה בריאותי.

נבצרות בריאותית. ואם מסיבות אחרות, הוא יכול לנהל את ישיבת הממשלה בנושא הנבצרות שלו? כן. זה נראה לך הגיוני? למה לא?

כל מה שקורה פה לא הגיוני, אבל אם הוא מנהל את הישיבה, מציג את העמדה שלו למה הוא חושב שלא. אופיר, דיון שעוסק בו, בכשירות שלו להיות ראש ממשלה?

נראה לך שהוא ינהל את הדיון בכשירות שלו להיות ראש ממשלה? זה בדיוק מה שמחייב החוק. זה בדיוק התיקון שאנחנו עושים. זה מחייב לקיים דיון. אתה אומר שיישב ראש ממשלה, ויעסוק בדיון שהתכלית שלו היא לקבוע את גורלו.

ינהל את הדיון על נבצרותו. זה דיון שבסופו יש הצבעה, ואם 75 מחברי הממשלה - - - עזוב. נניח שיש לך ניגוד עניינים מובנה, אתה מנהל דיון על ניגוד העניינים שלך? זה נראה לך הגיוני? ראש הממשלה הוא זה שמנהל את ישיבות הממשלה. אבל ניגוד העניינים הוא שלו. על מה הדיון? על כך שחברי הממשלה אומרים: אנחנו רוצים לדון בעניין נבצרותו של ראש הממשלה מטעמי בריאות. מי שמורה על ישיבות הממשלה זה ראש הממשלה. זה באמת דבר לא הגיוני, כי אז הוא לא יקיים דיון כזה. בא ולדימיר בליאק ואמר: אם זאת נבצרות שלו, הוא לא יקיים את הדיון הזה.

הוספנו את התיקון שאומר, שאם רוב חברי הממשלה רוצים, יתקיים דיון ובסופו יש הצבעה. וינהל אותו ראש הממשלה? מה זה שינהל אותו? יש משמעות לניהול הישיבה, אופיר.

אתה מייתר את רעיון ניגוד העניינים בכלל.

כל אדם במשק, לאו דווקא ראש ממשלה, יקום ויגיד: אם לראש ממשלה מותר לנהל את הדיון הכי מהותי בקריירה הפוליטית שלו על עתידו הפוליטי, כל אדם, כל מנכ"ל, כל פקיד, כל בעל מקצוע יגיד: לגביי, ניגוד עניינים לא רלוונטי. הרי לגבי השאלה הגדולה ביותר, של התאמת ראש ממשלה לתפקידו, הוא דן בה. את כל מושג ניגוד העניינים אתה מייתר לחלוטין. אז מה אתם מציעים? שמישהו אחר ינהל את הישיבה? בוודאי, בוודאי. ממלא מקום.

אני חושבת שהוא לא צריך להיות בחדר בכלל. איך הוא ישמיע את טענתו? ישמיע טענתו, ולא יהיה בחדר כשמתקיים הדיון. אני אשקול את זה לקראת השנייה והשלישית.

אם הוא לא כשיר, איך הוא יכול לנהל ישיבה? אם הוא לא כשיר, ממלא המקום ינהל את הישיבה. אבל מי מחליט אם הוא כשיר או לא?

אנחנו מדברים על מצב כמו את יודעת. יש גם אי-מסוגלות בריאותית נפשית. זה מתחבר לנושאים נוספים שהועלו פה, מה זה אומר שהוא יכול או לא יכול, כן חוות דעת רפואית או לא. אמרנו שנדון בהם בקריאה שנייה ושלישית. זה רק מעיד כעל כך שכל החוק הזה הוא חוק רע, ואתה יודע שהוא חוק רע. הוא חוק טוב והוא חוק חשוב. אתה יודע שהוא חוק רע ומבולבל, ולא קיים בשום מקום. החוק הזה לא רק לראש ממשלה אחד.

לא קיימת בשום מקום נבצרות של ראש ממשלה שלא מטעמי בריאות.

נבצרות מותר, ולא רק מטעמי

איפה? מאיר, אין דבר כזה. אין דבר כזה.

בארצות הברית יש Impeachment. ניקח את אנגליה, אין דבר כזה.

אני אומר לך שזה לא נכון. קיבלנו פה סקירה על מספר מדינות לא קיים דבר כזה. אם אתה מדבר על הדחה, הדחה במשטר פרלמנטרי,

אתה מחליף את ראש הממשלה ואת הממשלה. אבל נבצרות שלא מטעמי בריאות דבר שלא קיים בשום מקום. אם ראש ממשלה באנגליה סרח מסיבה מסוימת, רשאים להוציא אותו לנבצרות.

בגידה במולדת או פלילי. חד וחלק. מה זה משנה בגידה במולדת או פלילי? כבר הכשרתם את הפלילי. אורנה, בועז וולדימיר, אני רוצה שנעשה את זה מסודר. יש פה כאלה שלא היו בדיונים הקודמים, ואני רוצה שכולם ידברו. איל יסיים את ההקראה, ונעשה את זה לפי הסדר. אם כך, אנחנו נשארים בנוסח שהקראתי, והתגבש אתמול. לבקשת רוב חברי הממשלה יודיע מזכיר הממשלה על ישיבת ממשלה לעניין זה, והישיבה תתקיים בהקדם האפשרי, בנסיבות העניין. את ישיבת הממשלה ינהל ממלא מקום ראש הממשלה, וסעיף קטן (ג) יחול בשינויים המחויבים. מה זה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין? מה המשמעות הפרקטית של זה? דיברנו על זה אתמול, האם באמת לתחום את זה בזמן. גם שגית וגם איל אמרו שאם חלילה יקרה מקרה כזה, בהקדם האפשרי - - - פרקטית, יש תקדימים לזה?

ככה רושמים את זה בחוקים.

בסדר, אבל מה התקדימים? היה פה יושב-ראש כנסת שלא רצה לכנס ישיבה על החלפתו. זה יכול להיות ארבעה חודשים לצורך העניין? אני שואל סתם, אני לא יודע.

בהקדם האפשרי זה לא ארבעה חודשים.

אני לא יודע. זאת הייתה הצעה של הייעוץ המשפטי, לעשות את זה בהקדם האפשרי. ברגע שזה לא תחום, זה יכול להיות. צריך לתחום בזמן, אין בזה היגיון.

תמשיך. בשאלה האם ראש הממשלה ינהל את הישיבה או לא ינהל את הישיבה אם הוא אינו יכול, בקריאה השנייה ושלישית יינתן לזה ביטוי בדברי ההסבר. בפסקה 3 שבפניכם: "התקבלה הודעת הממשלה בדבר נבצרות ראש הממשלה, והודיע ראש הממשלה" כאן הוספנו בעקבות הדיון אתמול "ליושב-ראש הכנסת, שהוא מתנגד להודעת הממשלה, יקבע יושב-ראש הכנסת ישיבה של הכנסת מתוך שבעה ימים מיום ההודעה". הינה, בבקשה, שבעה ימים. ולדימיר, תן לו לסיים ותוכלו להעיר את הערותיכם. "הגבלה לפי סעיף 9 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994 או לפי תקנון הכנסת על כינוס הכנסת בתקופת פגרת הכנסת לא יחולו לעניין זה, ונבצרות ראש הממשלה לא תיכנס לתוקף אלא אם כן אושרה על ידי הכנסת ברוב של תשעים חברי הכנסת." כמו שאתם רואים, בעקבות הדיון אתמול הוספנו את נושא כינוס הכנסת גם בפגרה, והבהרנו שלא תתעורר שאלה אם החלטת הממשלה והתנגדות ראש הממשלה קורים במהלך פגרת הכנסת, האם הכנסת יכולה להתכנס. זה יותר מבהיר בעניין. "(4) בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בבקשה להכריז על נבצרות ראש הממשלה או לאשרה, החלטה או צו של בית משפט כאמור יהיו חסרי סמכות ונעדרי תוקף." בפסקה זאת, כמו שאתם רואים, והיא בעצם קובעת את אי-שפיטות ההחלטה או את אי-הביקורת השיפוטית על החלטות בנושא הנבצרות. מי שכתב את המשפט הזה אוהב את בית המשפט. זאת הזדמנות לנסח את זה יהיו חסרי סמכות ונעדרי תוקף. בנושא שהוא משפטי אין ביקורת משפטית. חברים, אני אתייחס גם לזה. דיברנו על זה. מאיר, תן לו לסיים. אפילו הטרמינולוגיה. מאיר, אני אגיד מה היה בוועדה. - - - עילת הסבירות. אין לזה שום משמעות.

יוראי. בבקשה, איל. (4) "בחוק-יסוד זה, "נבצרות ראש הממשלה" אי-מסוגלות פיזית או נפשית של ראש הממשלה למלא את תפקידו ועל בסיס אחד משני טעמים אלה בלבד, ועל פי קביעת ראש הממשלה או הממשלה כאמור בלבד." זה גם סעיף שלא עבר תיקונים, ולמען הסדר, מכיוון שלא הקראתי את פסקה (1) ואת יתר הפסקאות שגם לא שונו,

פסקה (1) קובעת את אופן ההודעה על הנבצרות.

נבצרות ראש הממשלה מלמלא את תפקידו כאמור בסעיף קטן (ב), וסיומה של נבצרות כאמור, יהיו אך ורק על פי הודעה לכנסת של ראש הממשלה או של הממשלה, שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, ועל ידי אחד משני אלו בלבד." תודה.

אני מעדכן שזה הדיון החמישי שאנחנו מקיימים, ובאמת, יעידו פה החברים, היו דיונים שבהם כולם דיברו באריכות. היה פה גם שיח מאוד מעניין בין מומחים, אנשי אקדמיה ואנשי משפט. אבל לא הכנסתם שום תיקון, היושב-ראש. שום תיקון מהותי. הכול טכני לחלוטין. לא טיפלתם בשום הערה. אדום זה תיקונים. אורית, את מוכנה לתת לי לסיים, בבקשה?

אבל אתה מציג מצג כאילו היה דיון והחוק עבר תיקון מהותי. כלום. רק התחלתי לדבר, ואת לא נותנת לי לדבר חצי משפט. אולי אם תקשיבי עד הסוף, לא תעירי את ההערות האלה.

נהיית רוטמן?

לא, חס וחלילה. תנו לי רגע, חברים. הוא היה ג'ינג'י כשהיה קטן. שמעתי על זה, וזה לא נראה לי. כן, זה היה בלונד-אדום כזה. הוא נתן לו טיפ אתמול.

חמצנת בפורים. גם אני עשיתי את זה. חמצנתי. זה היה טרנד כזה.

הועלו שלושה טיעונים, שלוש נקודות מהותיות: 1. הביקורת השיפוטית. 2. חוות הדעת הרפואית, שלא קיימת פה. 3. המספר של חברי הכנסת וחברי הממשלה, שצריכים לאשר. ועוד דבר קריטי, שמדובר בעצם בהליך הדחה, כי במידה וראש הממשלה חוזר מהקומה שלו או מהמחלה שלו, הוא לא רשאי לחזור. זאת למעשה הדחה מוחלטת. נכון. וגם לגבי הרוב, שהרוב קיצוני וחריג מכל החקיקה. שנייה, אורית. אני באמצע הדברים וזה לא ייתכן. אבל שאלת מה - - - לא שאלתי. אני מסביר מה היה ומה סיכמנו. בסדר. תסביר מה היה. אבל את לא נותנת לי. נותנת לך. עלה גם נושא הרוב. דיברתי על הרוב. בנקודה שלישית אמרתי הרוב. את גם מפריעה וגם לא מקשיבה. אני מרגיש כמו מורה שלך. עכשיו נהיית רוטמן. שלוש הנקודות האלה הועלו. דיברתי גם עם יתר המציעים, ואני באמת שוקל ולומד את ההערות האלה. אני יכול להגיד שכשנכנסתי לחוק, וחשבתי שלא צריך, היום אני לא כזה בטוח. הוספנו את זה גם בדברי ההסבר, שאת הנקודות האלה צריך עוד ללבן, ואנחנו שוקלים את זה במלוא הרצינות. כמובן, נעשה ביחד את התיקונים במסגרת דיוני הוועדה, אם וכאשר נחליט שגם אותם צריך להכניס. נעבור עכשיו לדוברים.

אפשרתי את הדיון הזה, ויש לנו זמן עד תשע ורבע, תשע ועשרים

בואו נהיה תמציתיים. את הדיון קיימנו אתמול, ואמרתי שזאת ישיבה להצבעה. קבעתי את ההצבעה לשמונה וחצי, ביקשתם לדחות ודחיתי את ההצבעה לתשע ורבע, כי יש כאלה שלא דיברו ורוצים לדבר. שאלת הבהרה לנוסח. ימי ראשון מעכשיו הם פרקטיקה קבועה? אופיר, אל תעניש אותנו על זה שלא הגענו, כשהגענו אתמול. בסדר. אני רק אומר, תתחשבו בחברים ותדברו יותר בקצרה. למה הקריטיות של תשע ורבע? קבענו בשמונה וחצי, כי יש לי עוד ועדת כנסת ועוד ועדה. אנשים עובדים פה. לפחות הגענו, תן לנו לדבר. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת דבי ביטון.

אפשר למצוא יושבי-ראש אחרים לוועדות מיוחדות. אנחנו רוצים לחלוק איתך את הנטל. אדוני יושב-ראש הוועדה, באופן סיסטמתי אתה ממונה על ידי הקואליציה לוועדות מיוחדות. אנחנו מרגישים שאתה לא עומד בנטל, וכחלק מהשוויון בנטל שאנחנו רוצים לקדם, אנחנו מציעים את שירותנו. תן לנו לעזור לך, אנחנו ננהל את הישיבות המיוחדות. אני מקבל את החלק הראשון של ההצעה שלך. של השוויון בנטל?

תעזרו לנו, ותדברו יותר בקצרה היום. יו"ר הקואליציה מקבל את מתווה יש עתיד לשוויון בנטל. זה על הזמן שלכם, כי בתשע ורבע אני מצביע. דבי מוותרת לי, כי אני צריכה לרוץ. בבקשה, חברת הכנסת ברביבאי.

אני פשוט רצה לוועדת חוץ וביטחון. תדברו בקצרה, כדי שכולם ידברו. קצר, קצר. אני אגיד לך שהחוק הזה, שאתה מוביל היום חוק הנבצרות הוא חוק הבושה שייחרט על המצח שלך כאות קין. למה? כי אתה מוביל חוק אתה קורא לו חוק טוב שאומר, שראש הממשלה הוא מעל החוק, וראש הממשלה שיעשה כל מעשה, מושחת ככל שיהיה, לא ניתן יהיה להוציא אותו לנבצרות. זה מה שאתה אומר. אני מציעה לך, כאדם נורמטיבי, ויש לי גם הערכה אליך, לתהות עוד פעם אם אתה זה שתהיה הקין של הדור הזה. אתה מביא הצעת חוק שמתחברת להרבה מאוד הצעות נוראיות אחרות, ואומרת באופן מפורש שהציבור יבין מה אתה אומר ראש ממשלה, לא משנה איזו עבירה יעשה, בית המשפט לא יהיה רשאי לדון בעבירה שהוא עשה.

אתה נותן חסינות מוחלטת לבן אדם בשר ודם, לבן אנוש, לעשות כל פשע, כל דבר שיעלה על הדעת, להיות מושחת מלמעלה עד למטה,

זה לא נכון מה שאת אומרת, מלמעלה עד למטה. אבל אני לא אתווכח עכשיו על כל הערה.

זה החוק שאתה מביא.

אני מציעה לך באמת, יש לך הזדמנות של הדקות לפני ההצבעה לחזור בך.

אנשים מסתכלים ואת מטעה. אתה רשאי להסביר את החוק אחרת. להבנתי, זה החוק.

דבי ביטון, בבקשה. אני לא יכול להגיב לכל - - - כי ביבי לנהוג לפי הסכם ניגוד עניינים. זאת הסיבה לחוק הזה. 75 שנה לא היה כזה חוק.

מאיר כהן, משפט, בבקשה. דבי, כל הכבוד שאת מאפשרת. דבי נכחה פה בכל הדיונים, ותראו, היא אומרת: אני דיברתי, ואני נותנת לאלה שלא דיברו כל הכבוד. אני רק רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, כל כך הרבה מהפכות וכל כך הרבה דם נשפך בהיסטוריה האנושית, כדי שמנהיגים יהיו חלק מהעם, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד: המדינה זה אני, כדי שאף אחד לא יהיה מורם מעם, כדי שלא ייוצרו חוקים פרסונליים. כל כך הרבה. ההיסטוריה מלאה. באנו למדינה הזאת, והיינו כל כך גאים לראות את בגין נוסע באוטובוס, וכל כך גאים לראות מנהיגים פשוטים. אני עליתי ב-1962, והלכתי לראות את בן גוריון. כילד, התרגשתי לראות את הצריף שלו. והינה, אנחנו מגיעים למציאות שאתה שותף לה. תזכור את זה. אני לא רוצה להשתמש במילים: על מצחך. תעזוב. אני רוצה להגיד שהחוק הרע הזה משנה נתיבים היסטוריים דמוקרטיים, שבהם מנהיג היה ככל העם, ועכשיו המנהיגים הם לא ככל העם. ברגע שאתה אומר: רק בגלל סיבה רפואית, זה לא יעלה על הדעת. כולנו בני אדם, כולנו בני אדם. גם ראש הממשלה הוא בן אדם. ולכן, זאת טעות גדולה מאוד, החוק הזה. הוא טעות גדולה מאוד. אני מבין, בתוך הבליץ של החקיקה, אתם מתבלבלים בין חוקים שהם פרסונליים לחוקים שטובים למדינה. אני משער שחלק מהחוקים טובים למדינה, אבל הם מעטים. במהלך השבוע הזה אני עובר על החוקים זה רצף של דברים שאומרים את הדבר הבא: לא משנה מה אתם אומרים, לא משנה שאתם מדברים על הידברות. אנחנו אומרים לכם: תלכו לעזאזל. זה מה שאתם עושים. תודה רבה.

כן, ביסמוט, בבקשה. הבוקר הגענו יחד לעבודה. הגעת עם הנהג שלך, נכון? לא, אין לי נהג.

הגעת עם הנהג. אני ראיתי.

היום אני נהגתי. אתה נהנה מחסינות? אז אתה לא ככל העם. זאת אומרת, תפסיק פה להתייפייף. לא, לא, לא.

לא, אדוני. מספיק עם זה, הצביעות הזאת. אדוני, אני לא מתייפייף. - - - מגיע לעבודה הבוקר באוטובוס. סליחה, סליחה, סליחה. בועז, אני מצפה ממך

זה שאתם שופכים כסף על משפחת נתניהו, מה זה קשור אלינו? זה קשור אליכם. מישהו הגיע הבוקר - - - למוסר שלכם, לכושר העמידה שלכם.

בבקשה, מאיר.

אני רק אומר לך, מאיר, זה לא נכון ואני חוזר על זה, כי חשוב שיבינו. אין מדינה בעולם שבה אפשר להוציא לנבצרות לא מטעמי בריאות. מה שנעשה פה, זה סטרט-אפ משפטי ישראלי, ואנחנו מתקנים. ועוד משהו, גם הייעוץ המשפטי לממשלה, שיש לו הרבה הערות על החוק הזה, והוא מתנגד כרגע, גם הוא אומר שאת העניין של הנבצרות צריך להסדיר, והיה צריך להסדיר את זה. בסדר, אבל לא כך. אבל לא כך. אתם מסדירים את זה בצורה שאין נבצרות. משפט אחרון. אני לא מסכים לדברים שאתה אומר, ואני חלוק עליך. פשטותו של אדם לא נמדדת אם הוא מגיע עם אוטו או לא. אתה הזכרת את - - - ביסמוט, תן לי לדבר. אני הזכרתי, אבל כשמזכירים לכם את פשטותו של בגין, אתם מתגרדים באי-נוחות. להזכיר לך מה עשיתם לבגין? להזכיר לך מה עשיתם לבגין בזמן כהונתו? מה עשיתם? מה זה עשיתם? כמו בהתנתקות. אתם עשיתם את ההתנתקות. ולדימיר ובועז, די. בועז ביסמוט, תן לדבר. יפה. זה כל הסיפור. גם נתניהו, הגיע הזמן שיגיד: איני יכול עוד. הינה, זה כל הסיפור. איפה היית בהתנתקות? איפה אתה היית בהתנתקות?

טיילתי בפריז וגם ברומא. החוק הבא בפטור מחובת הנחה ראש ממשלה לא יכול להגיד: איני יכול עוד. בועז, יש לי הפתעות בשבילך. כשבגין דיבר, אני קראתי הידד.

אז תפסיק. אתה לא חייב לענות לי.

עובדות לא חשובות? עזוב, נו. אמרתי לי: שכחת מה עשיתם לבגין. אני הייתי חסיד של בגין,

ראית פעם את נתניהו שוטף כלים? אני עדיין חסיד של בגין, ואני רק רוצה לסיים את הדברים שלי.

ב-77' היה תושב דימונה שלא היה חסיד של בגין? בדימונה, בשנות השבעים, לא היה אזרח כזה. זה שהתקלקלת אחר כך - - - ביסמוט לא יודע, אבל בדימונה בסוף שנות השבעים, מפלגת העבודה הייתה חזקה יותר מאשר הליכוד. אה, כן?

אנחנו דווקא אלה שרצו את בגין. המשפחה שלי שרצתה את בגין הייתה מיעוט. אני אסיים. זה חוק לא טוב, חבל שהוא מובא היום. הוא מובא בתוך מסגרת שגורמת לעם הזה להתפרק. אסור שראש הממשלה יהיה מורם מעם. זה מה שעושה החוק הזה.

דבי, למי את מאפשרת עכשיו? דבי, אני יכול? יוראי גם. כרגע רשומה דבי, להעביר לבא בתור? מי שתחליטו. אוקיי, הבאה בתור חברת הכנסת שלי מירון. אופיר, אנחנו הולכים לוועדה השנייה.

תודה, מאיר. מי שלא דיבר אתמול. חבריי ביש עתיד, אני צריך ללכת לוועדת חינוך. יוראי רשום. יוראי, בבקשה. יוראי הוא לא מאלה שלא דיברו. הוא מאלה שהיו פה בכל הדיונים. אני אעשה את זה בקצרה. אני מפרגן. הייתי פה בכל הדיונים, ולכן אני אעשה את זה בקצרה.

אצלנו כשמפרגנים זה לא פוגע לבן אדם - - - אין פריימריז. אצלך זה פוגע. אין פריימריז. בבקשה, יוראי. מזל שלא. אני פה. הייתי פה בכל הדיונים, ולכן אני יכול לסכם את מה שראיתי כאן, ואת דעתי בצורה תמציתית. זהו חוק-יסוד פרסונלי, תפור למידותיו של בנימין נתניהו, ונועד להכשיר את התנהלותו המושחתת של ראש הממשלה, שעמד בבית המשפט, חתם על הסדר ניגוד עניינים, ועכשיו מבקש להימלט ממנו בלי השלכות משפטיות כלשהן. אנחנו רואים פה מופת לשרלטנות.

בניגוד למה שקורה בוועדת החוקה, לא נכנס ויוצא כפי שהוא. יש כל כך הרבה דברים פתוחים, סוגיות לא טכניות אלא מהותיות. למה 90 חברי כנסת ולא 61? מדובר פה בכלל בחוק הדחה ולא בחוק נבצרות, כי אין שום דרך שבה ראש הממשלה, לפי החוק שלך,

יכול לחזור מהנבצרות במידה והוא מרגיש יותר טוב. מה המשמעות של הליך שנפתח, שלא על דעתו של ראש הממשלה לעניין חזרתו או לא חזרתו. האם ההחלטה של הממשלה ושל הכנסת נסמכת על חוות דעת רפואית? כן או לא? לא מדובר בסוגיות פעוטות, ואתה כבר מכין את החוק הזה להצבעה. פעם שנייה הצבעה בכנסת, ואתם פשוט אתם עושים את זה בבהילות. הסיבה היחידה היא כי זה נשען על פרנויה של אדם אחד, בנימין נתניהו. בגלל הפרנויה, באמת, חסרת הגבולות וחסרת הפשרות של האיש הזה, עושים פלסטלינה מחוקי-היסוד שלנו. אנשים ראויים בליכוד, ואתה נמנה עליהם, נגררים אחרי מסעות השמד של מערכות המשפט, של שלטון החוק שלנו, ובלי שום סיבה הגיונית. החוק הזה לא טוב ערכית, טכנית. מופע של שרלטנות ערכית ומעשית, וחבל שהוא בא לעולם. תודה רבה. משה טור פז, בבקשה.

גם אני וגם חבר הכנסת סימון דוידסון צריכים לצאת לוועדת חינוך בעוד רגע, לדיון על השלכות המהפכה המשפטית על חינוך.

אני רוצה לומר לך משהו,

כמי שישב בוועדה הזאת הרבה מאוד שעות. חבר הכנסת כץ, החוק הזה מחורר כמו גבינה שוויצרית, ואני אתן לך דוגמה אחת מסעיף אחד, שמשאיר לקונה משפטית הזויה. חבריי, התקבלה הודעת הממשלה סעיף (ב)(1)(3) בתיקון בדבר נבצרות ראש הממשלה, והודיע ראש הממשלה ליושב-ראש הכנסת כי הוא מתנגד להודעת הממשלה. אז יקבע יושב-ראש הכנסת. מה התנאים פה? גם צריך הודעת ממשלה בדבר נבצרות, וגם ראש הממשלה הודיע ליושב-ראש הכנסת שהוא מתנגד. אבל מה קורה אם ראש הממשלה שותק, כי הוא נחטף,

כי הוא לא כשיר נפשית, כי לא בא לו?

יושב-ראש הכנסת לא יכול לקבוע ישיבה בתוך שבעה ימים. לחלופין, ראש הממשלה אומר: עוד לא החלטתי, ואני אחליט בעוד 60 יום או בעוד 120 יום,

החוק הזה הוא חוק בזיוני, לא רק כי הוא פרסונלי ונועד להגן על נתניהו. ולא רק כי הוא מעקר את מערכת המשפט שהיא האיזון היחיד במדינת ישראל, להבדיל ממדינות אחרות. אתה כל הזמן מתהדר בכך שאין תהליך כזה. בארצות הברית, למשל, התהליך הזה נתון בידי שני בתי הקונגרס. הם אלה שיכולים לבצע impeachment, אבל לנו אין שני בתי קונגרס. הכנסת שלנו נשלטת לחלוטין על ידי הממשלה.

היחידה שיכולה לאזן את כוחה הבלתי סביר של הממשלה, היא המערכת המשפטית שאתה בא בחוק הזה לעקר אותה.

עוד חור שוויצרי ראש הממשלה, במידה והוא לא כשיר, יכול פשוט לשתוק ועדיין יושב-ראש הכנסת לא יוכל לקבוע ישיבה של הכנסת בתוך שבעה ימים. זה מראה שוב עד כמה החוק הזה, מעבר להיותו פרסונלי, מעבר להיותו ניסיון להכשיר דיקטטורה, הוא גם לא בשל. הוא לא בשל, אופיר. תודה.

סימון, בבקשה. חברים, בקצרה.

בכל מוצאי שבת, כשאנחנו מסיימים את ההפגנה במקרה שלי זה בנתניה אני באמת זז הצידה ונכנס לאיזושהי מרה שחורה, לאיזשהו דיכאון אישי כאזרח. הדיכאון הזה מגיע באמת מהרגשה של חוסר הבנה וניתוק מוחלט של האנשים שאמורים לנהל את המדינה הזאת. סותמים את האוזניים, עוצמים את העיניים ולא רוצים לראות מה קורה סביבם. לא מבינים שאנחנו נמצאים באמת לפני נפילה לתהום של מדינת ישראל. ואני מדבר לא בעצבים, כמו שאני תמיד מדבר. אני מדבר בשקט. אני מאוד מעריך אותך, אופיר, ואתה יודע את זה. מה שקורה פה, גם בחדר הזה ובכל החדרים שאני נמצא בהם בוועדות, אני מרגיש כאילו אני נמצא באיזשהו סרט שהוא לא אמיתי. הוא פשוט לא אמיתי. אני אומר: אני אתעורר יום אחד, ואחשוב שכל מה שנמצא פה בבניין הזה, זה באמת לא אמיתי. אנחנו נמצאים פה ודנים. יושבים פה חברי קואליציה ואני אומר את זה מהלב דיון אחרי דיון בחקיקות פרסונליות למען בן אדם, שרוצה להציל את עצמו. הוא משתמש בכם, חברי הקואליציה, להעביר חקיקות שנוגעות רק לו ולמשפחתו. אנחנו מדברים על התרומות, ואנחנו מדברים על תוספת כסף למימון משפחתו. אנחנו יושבים, כמו שאמרת, בדיון חמישי בנושא הזה פה, בחדר הזה, כדי להגיע למצב שביבי, המלך הבלתי מעורער שלכם, קינג ביבי, יוכל לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. וגם אם הוא יהיה הפושע הכי גדול, אף אחד לא יכול לגעת בו. ואתם נותנים לזה גב. אתם, חברי הכנסת, נותנים גב לחקיקה, עוד אחת מבין החקיקות שהן מטורפות.

אתם לא רואים מה קורה סביבכם? אתם לא רואים מה קורה לעם הזה? אתם רצים כמו משוגעים לתוך הקיר, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, ולהבין שאתם חלק מהאנשים שיירשמו בהיסטוריה כאנשים שפירקו את העם הזה לשניים, וגמרו לזה שאנחנו פשוט לא נהיה עם ישראל. לא נהיה עם ישראל יותר.

משפט אחרון. אני לא זה שיכול להחליט בשבילכם, אבל אני באמת פונה לאנשים מהליכוד, לחלק היותר נורמלי, שלא רואה את ביבי כמלך, ומבקש מכם כאזרח תעצרו את הדבר הזה. תעצרו את זה, כי לא נוכל לחזור אחורה. אנחנו נגיע למקום שלא תהיה חזרה. תודה. מלך לא נבחר בפריימריז ואחרי זה בבחירות דמוקרטיות. כל משטר דיקטטורי אמר דמוקרטיה קודם. אני חבר ועדה, ואני רוצה דקה לפני ההצבעה. לא יהיו בחירות דמוקרטיות יותר אחרי ההפיכה המשטרית. לא יהיו בחירות. אני חבר ועדה ועוד לא דיברתי.

בבקשה, אורית. בקצרה, בסדר? יש עוד חברי כנסת, ואנחנו תכף עוברים להצבעה.

אני מאוכזבת לראות שבכנסת הזאת נוצרה שיטה חדשה שאני לא זוכרת. מקדמים בקריאות ראשונות חוקים לא בשלים בכלל נסדר אחר כך, נתקן אחר כך. כשאין כוונה לתקן. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד קיצונית בוועדת חוקה. וגם זה חוק, עם בעיות כאלה, יש בעיה של הרוב, יש בעיה של נבצרות רפואית, אין בחינה משפטית, יש חור שחור, שימוש לרעה בסמכות מכוננת, חקיקה פרסונלית נמשיך, נתקדם. אני לא מכירה את השיטה הזאת, אדוני היושב-ראש, ואני מוחה. אני חושבת שזה ביזיון של הוועדה, וביזוי שלנו כחברי כנסת. למה אנחנו באים, מתכוננים ומעירים? על החוק הזה צריך להגיד את האמת. זה לא חוק שבא להסדיר את סוגיית הנבצרות במדינת ישראל. אמר חבר הכנסת משה ארבל ישב פה בערב פורים, אם אתה זוכר זה חוק דפנה ברק ארז. תקראו לו בשמו, הוא אמר. זה בגלל שהעז בית המשפט העליון לא לדחות על הסף עתירה בנושא נבצרות נגד ראש הממשלה, אנחנו נראה לו. שמעתי אותך היום ברדיו, אדוני היושב-ראש, הקוזאק הנגזל למה כולם נגדנו? היועמ"שית נגדנו, כולם נגדנו. כי אולי כשנהיים מושחתים ומעבירים חוקים מושחתים, ופוגעים בכל מה שישר, נורמטיבי והגון, אז היועץ המשפטי שאמון על החוק מנסה לעמוד בשער, כמו ששומר סף צריך לעשות. בקיצור, אני מבקשת ממך לא לקיים את ההצבעה. לא תיקנתם פה כלום. התיקון בסעיף קטן (2) ובסעיף קטן (3) לא מטפל בכלום. איפה כל ההערות שהעירו, על שימוש לרעה בסמכות מכוננת? מה ההגדרה מהי נבצרות? מה עילות הנבצרות? מהו הגוף המכריז על הנבצרות? מה עם הנושא הרפואי? אמרנו שראש ממשלה יכול להיות, רחמנא לצלן, ממש מטורף, משוגע, וימשיכו שבוע להמתין ולעבוד. הרוב הנדרש של 90. באמת, מה שעושים פה זה מבטלים פרסונלית לראש הממשלה את היכולת להכריז עליו כנבצר, קובעים רוב דמיוני של 90 חברי כנסת, שלעולם לא יהיה, והינה דוגמה איך bad cases make bad law, פעם אחר פעם אחר פעם. צר לי באמת,

שמישהו כמוך עומד בראש ועדה עם חוקים כאלה.

אני גם היוזם הראשון.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אתה יושב-ראש הקואליציה, נכון?

היום ה-13 במרץ, ומ-28 בפברואר לא התכנסה ועדת הכספים. בתקופה כלכלית סוערת, גם בארץ וגם בעולם, במשך 14 יום לא התכנסה ועדת הכספים. אתה יודע למה? כי ביהדות התורה סוחטים אתכם על פסקת ההתגברות. ואם פסקת ההתגברות לא תעבור היום במליאה, גם השבוע לא תתכנס ועדת הכספים. וזה לא מעניין אתכם. כלכלת ישראל לא מעניינת אתכם, ורווחת אזרחי ישראל לא מעניינת אתכם. כל מה שמעניין אתכם זה מתקפה כל הדמוקרטיה הישראלית. ראיתי את השינוי שהכנסתם לנוסח החוק בעקבות ההערה שלי, אבל זה לא מבטל את העובדה שמדובר בחוק שבא בגרסה רשלנית. אין לי הגדרה אחרת. זה חוק פרסונלי, חוק רטרואקטיבי, שכל מטרתו לתת לראש הממשלה להתחמק מהסכם ניגוד העניינים. זאת המטרה היחידה של החוק הזה. וזה מזכיר לי את הדיון על שני המעונות ומימון הוצאות איפור למשפחת נתניהו. הגיעו 13 חברי כנסת מהליכוד, ועכשיו חוק הנבצרות. אני לא יודע מה הגבול.

מחר יבקשו ממך להעביר פה חוק להנצחת קאיה, זיכרונה לברכה. לנענע את יאיר לפני השינה. יגיעו לפה 20 חברי כנסת מהליכוד, וינסו לשכנע אותנו שזה החוק הכי חשוב.

שבועיים לא מתכנסת ועדת הכספים. מה קרה לכם? מה אתם עושים? איפה הגבול? אתה לא באירוע. אתם לא מבינים בכלל את האנרגיות שיש היום בחוץ. אני מתחנן, תעצרו. זה הזמן לעצור. אתם לא באירוע.

דוברת אחרונה, דבי ביטון, בבקשה.

אמרתי תשע ורבע, ונתתי 45 דקות.

כן, כן. בבקשה, דבי ביטון. עוד כמה דוברים יש?

כמה אנשים יש ברשימה? אופיר, אתה לא יכול לסתום פה. אני לא סותם פה. קודם כול, מיכל, שלום לך.

סוף-סוף רואים אותך בוועדה הזאת. אני יושבת פה די הרבה זמן.

מחכה לתור שלי לדבר, ואני מבקשת את זכות הדיבור. קבעתי שעת הצבעה בשמונה וחצי. נרשמנו, אני רוצה לדבר. לבקשת חברי הכנסת דחיתי את זה לתשע

וזה יהיה בתשע ורבע. בבקשה, דבי. אני לא אחזור על מה שנאמר כאן, אבל כל מה שנאמר כאן דברי טעם. אנחנו יודעים בדיוק מה הסיבה לחוק הזה. אני חושבת שהחוק לא בשל להצביע עליו. יש בו המון המון לקונות - - אין לקונות לפי ברק. שלא לדבר על העיקור של מערכת המשפט, על המספרים שמופיעים פה. כל זה היה בשיח. אתה בעצמך אומר שאתה מתכוון לחשוב או לדון בזה, ואני שואלת מדוע לא להמתין אחרי שתדון ותחשוב? לכן, אני חושבת שאין מקום. ידוע לנו המשפט שנאמר: שתישרף המדינה, מפי מי שאמר את זה, והתחושה שלשם אנחנו הולכים. אתם באמת שורפים את המדינה. מדורות באיילון שורפים את המדינה. אדוני היושב-ראש, אני הגעתי לכאן בשמונה וחצי. אופיר, אפשר דקה? אתם רוצים במקום התייעצות סיעתית?

לא, יש התייעצות מאוד חשובה.

אני לא חייב התייעצות סיעתית כי קבעתי דיון להצבעות, ואני לא חייב. אני הולך לקראתכם, אתם רוצים במקום התייעצות סיעתית לאפשר לעוד שלושה דוברים? אני רק רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאין הבדל בין מה שקורה פה אצלך לבין מה שקורה שתי קומות למעלה. עם כל הכבוד לסגנון האלגנטי שלך, כל התהליך הזה הוא תהליך פרסונלי. המדינה נשרפת. תהליך רטרואקטיבי, שעושה עוול גדול לכל נושא הרפורמה ולכל הציבור שנמצא בחוץ. למה זה באמת לא בוועדת החוקה? אתם רוצים במקום, כן או לא? למה אתה לא חייב התייעצות סיעתית? כי קבעתי דיון להצבעות, ואני לא חייב לעשות התייעצות סיעתית. אופיר, אפשר לדבר דקה? אני רוצה לשמוע את הייעוץ המשפטי. הוא לא לתת לנו התייעצות סיעתית?

ויתרנו על ההתייעצות. יש פה שני חברי כנסת שרוצים לדבר. בבקשה, אין לי בעיה.

סעיף 114(ב) אומר: נקבע בסדר-היום כי בנושא מסוים תהיה הצבעה בלבד, לאחר שהדיון הסתיים בישיבה קודמת, ולא יתקיים דיון מהותי בנושא בישיבה שנקבעה להצבעה, לא תידחה ההצבעה לצורך התייעצות סיעתית. אבל היה דיון הבוקר. אפשרתי, כדי שאנשים יספיקו. עכשיו נתווכח חמש דקות על התייעצות סיעתית? אני לא זוכר תקדים שלא נתנו התייעצות סיעתית. לא חייב לפי התקנון. בסדר, אז לא חייב. מטי צרפתי, בבקשה. אנחנו כמעט באמצע מרץ, וזה הדבר הכי חשוב שיש לעשות ועדות מיוחדות על חוק הנבצרות, כשעד עכשיו הסתדרנו מצוין עם סעיף 16, כמו שהוא נמצא בחוק-יסוד: הממשלה. בעצם, אנחנו קובעים כאן עוד שלב לכיוון דיקטטורה של ראש ממשלה מורם מעם,

אתם מנסים לעשות הפיכה. זה בדיוק העניין. לא הפרעתי לך.

עבדים נרצעים של השחיתות, זה מה שאתם. זה מה שאתם. לא ניתן לכם.

אתם - - - כבריונים פורעי חוק, שכבר עושים הפיכה דיקטטורית במדינת ישראל.

ממש ממשלה של פורעי חוק. פורעי חוק ודיקטטורים. אפרת. חצופים. יכול להיות מצב - - - אתה מדבר על חצופים? כן, אני מדבר על חצופים.

אתה מדבר על חצופים? כן, אני מדבר על חצופים. חצופים, אנרכיסטים.

ולדימיר בליאק. אולי תקפוץ על שולחן קצת.

תקפוץ על השולחן קצת, בליאק. חצוף. עבד נרצע של השחיתות. מעדיפה אלף פעמים שיקפצו על השולחנות. קדימה, הופ, תקפוץ.

קדימה,

הופ, הופ, הופ. עבד נרצע של השחיתות אתה. הלוואי שאלה יהיו הבעיות שלנו,

ולא מה שאתם מעוללים למדינת ישראל. אתם מעוללים. שורפי אסמים ומרעילי בארות.

לפחות אני לא נמצא כאן כדי לשרת את השחיתות. לפחות אני לא בגדתי בערכים שלי, לפחות אני לא בגדתי בערכים שלי

אתם מובילים לחורבן הבית. אתם מנותקים, אתם מנותקים. BDS חי מתוך כנסת ישראל. - - - אף אחד לא שומע ולא מבין אתכם.

זה לא

נניח, שיתקנו את התקנות שלא תיקנו חמש שנים בחוק הפיקוח על מעונות יום.

יו"ר ועדת החינוך, התרעת בפני הממשלה כשבאו שתי נציגות ועשו כאילו הן פה. חמש שנים לא תיקנו את התקנות לחוק הפיקוח. גם הממשלה הקודמת לא תיקנה. בסדר, אני רק אומר.

ולא שמעתי אותך אז. לא הייתי פה.

זה לא בפטור מחובת הנחה. אין בעיה, ועדת הכספים לא מתכנסת?

אין גירעון, אין פיגועים. יו"ר ועדה לביטחון לאומי, אין שום פיגועים. ראש הממשלה, שנמצא באיזה יורו-טריפ, כאילו הוא סיים עכשיו שירות צבאי ועושה סיבוב באירופה, זה בסדר גמור. אין שום סיבה לחזור למדינה, כשהמדינה שלנו בוערת, כשיש שסע, בין המטורפים שהיו פה ב-74 השנים האחרונות, ועוד מתיחות ביטחונית. זה בסדר גמור. הכול פה בפטור מחובת הנחה, וכל החוקים הם רק פרסונליים, לטובת אדם אחד, שלא נמצא פה. תודה רבה. תודה לכולם. לפני שנעבור להצבעה אני רוצה להגיד שמה שאנחנו עושים פה עכשיו, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה. אתם לא שומרים על שום דמוקרטיה. אנחנו מכבדים את הפתקים בקלפי של אזרחי ישראל. אתם מגנים על חורבות מדינת ישראל. - - - - - - משרתים משפחה אחת וזהו. חבורת מטורללים. אתם צוחקים על כל אזרחי - - - מעמיקים את השסע בעם, זה מה שאתם עושים. רגע, נאור, נאור. חוש ההומור שלך משהו מיוחד. למה אתם לא נותנים להשלים? אולי את החלק השני - - - לא, אני בעד. אתם דואגים - - - זה מופע סטנד-אפ. אתם כאילו באתם לשרת אדם אחד. ולדימיר, אולי את החלק השני תאהב? אנחנו לא ניתן לאף גורם משפטי במדינת ישראל לעשות הפיכה שלטונית. מה אתה אומר? אנחנו שומרים על הדמוקרטיה. אתם עושים הפיכה שלטונית. אתם עושים הפיכה - - - בחודשיים וחצי. - - - מי בעד הצעת החוק? זה חוק בזיוני, זה חוק מושחת. אתם כתם בהיסטוריה של העם היהודי. זה חוק פרסונלי, זה חוק שהוא אות קלון לכנסת ישראל. אתם הורסים את המדינה, הורסים את המדינה. תתביישו לכם.

הורסים את המדינה. באתם לכנסת כדי להיות חבורת פיונים, שהפכו

והגיע הזמן שגם אתה תראה את זה - - - אני באמצע הצבעה. כתם להיסטוריה. להוציא את מיכל שיר. הוא בכלל באירופה, הוא ביורו-טריפ. הוא ביורו-טריפ. דיקטטור. הוא לא פה, אתה לא מעניין אותו.

האנשים באו להצביע כאן,

יש פה בלגאן, לא ברור איך הלכה ההצבעה. אנחנו דורשים הצבעה שמית. איל, היועץ המשפטי. אתם לא תגנבו את ההצבעה כמו שאתם גונבים את המדינה.

גם אותה אתה תוקף? חס וחלילה.

ויום אחד אתם תמצאו את עצמכם צווחים פה כמו שאנחנו עושים, וגם תתפלאו ותבכו: למה לא מתייחסים אלינו? למה שינינו את כל החוקים כמו איזה מגלומנים, שעלה לנו השתן לראש, ואנחנו לא מבינים איך אין לנו שום מהות באופוזיציה. וכל מה שאכפת לנו עכשיו, אף אחד לא מתייחס אלינו. ואפילו היועצים המשפטיים אתם כבר תמהרו להחליף גם אותם. גם אותם תמהרו להחליף.

אנחנו עוברים להצבעה שמית, כדי שלא תהיה שוב טעות. בבקשה, מנהלת הוועדה, תקריאי. אופיר כץ.

בועז ביסמוט.

חנוך דב מילבצקי. אינו נוכח. זה שמית, תגיד בעד.

בעד. החוק כל כך חשוב, שמצביעים תוך כדי שיחת טלפון. עמית הלוי. מי הצביע במקום חנוך?

חנוך הצביע. ולדימיר בליאק. נגד חוק מושחת, פרסונלי, רטרואקטיבי.

אורית פרקש הכהן. נגד. ינון אזולאי במקומו? בעד. משה ארבל מי במקומו?

מי נציג יהדות התורה? בעד. אתה בטוח שאתה יודע על מה אתה מצביע? צבי סוכות.

יצחק קרויזר. בעד. יוליה מלינובסקי. אני במקומה.

נגד. היא אמרה בעד. רק לפרוטוקול. נגד, נגד. נציג רע"מ נוכח? רע"מ לא. עופר כסיף? נגד החוק

הוא ביורו-טריפ עכשיו.

נגד חוק מזעזע, דוחה ומושחת, ואני לא מאמינה שכולכם יושבים כאן, אנשים בוגרים ורציניים ומצביעים בעד החוק הזה, שהולך להכשיר ולקבע כאן ראש ממשלה מושחת. אתם נותנים לדבר הזה יד. בושה לכם. נירון קיסר. תוצאות ההצבעה 9 בעד, 6 נגד. ההצבעה אושרה. רוויזיה. רוויזיה.

מתי ועדת הכנסת? נצביע על הרוויזיות עם פתיחת הישיבה של הוועדה המיוחדת בשעה 10. יכול להיות שזה יידחה, ונעדכן כמובן. תודיעו, כי אני אשמח לנמק. אני אשמח לשמוע אותך מנמק. נודיע. עם הסיום של ועדת הכנסת, ולדימיר. הישיבה הזאת לגבי הנבצרות נעולה. נעשה חמש דקות הפסקת התרעננות, ונעבור לישיבת ועדת הכנסת. הישיבה ננעלה בשעה 09:30.